בקשה להארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, כמו שאתם זוכרים, אחת ל-60 יום, הממשלה מודיעה לנו קודם ואנחנו דנים בזה ומקבלים את ההחלטה שלנו. הדבר השני, הצעת הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד של אדם שנכנס לישראל) (ביטול) אתם מבינים, איך שהגעתי אני מבטל את מה שמלכיאלי העביר רק לפני יומיים והצעת הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 3) ותיכף נשמע את זה. בפתח הדברים, אני רוצה לקבל בברכה את חברת הכנסת החדשה יעל רון בן משה. יעל רון בן משה (כחול לבן): תודה רבה.

איפה החונך שלך נעלם עכשיו? יעל רון בן משה (כחול לבן): עסוק בלהציל את העולם, ממלא את מקומו בכבוד. שיהיה לך בהצלחה בתקופה הזאת, ואנחנו מקווים שניפגש גם בכנסת הבאה.

אני אומר את זה על דעתי לפחות. הסתכלתי אליך, אבל אתה יודע, היום אתה לא יודע איפה היא היום, מפלגה כזו, מחר מפלגה אחרת, אולי היא תהיה בדגל התורה,

אי אפשר לדעת. יעקב, חמלה אין לך. לא, חלילה. חלילה. טוב, אני אשאיר לעצמי את המחשבות שלי, אפרופו חמלה לא חמלה, אלא יותר רגשות, נקרא לזה ככה, באופן כללי, לכל מה שאני רואה ושומע. ואני רוצה לומר לכם, הפסטיבל הזה של כל מיני מפלגות חדשות, ואנשים, אלה שמחליפים מפה ומשם, וההוא לוקח ימינה ושמאלה. אני ממשיך להיות גאה להיות חבר במפלגה שהיתרון הכי בולט שלה זה חוסר האטרקטיביות שלה, באידאולוגיה הלא-משתנה, כל אחד מכיר ויודע, במפלגה שלי לפחות, מה הדרך שלנו, מה השקפת עולמנו. אף אחד לא יכול לחשוב שאני יום אחד בגלל שיקולים אלקטורליים אחבור לדבר כזה או אחר. לא נשארו הרבה מפלגות כאלה ערכיות, לצערי. ובמעבר חד נחזור לעבודה כמו שצריך. מי ממשרד הבריאות או משרד המשפטים מציג את הבקשה להארכת ההכרזה על מצב

הגורם המקצועי שיתייחס לחוות הדעת הוא ד"ר רועי סינגר, סגן מנהל האגף אצלה במחלקה. כמו שאתם מכירים, כל 60 יום יש צורך להאריך - - - ד"ר רועי זה אתה?

הוא נמצא בזום. אה, אתה המנחה? מי מציג את הבקשה להכרזה? עד שרועי יכין את עצמו לעניין, אני אבקש מהיועצת המשפטית להסביר. המסגרת שאנחנו נמצאים בה היא חוק סמכויות מיוחדות, וסעיף 2 שלו קובע את המסגרת הכללית של החוק. הוא קובע שהממשלה רשאית להכריז על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, וכאשר מצב החירום הזה מתקיים אז הממשלה מקבלת מכוח החוק סמכויות שונות, למשל, היא יכולה להתקין תקנות להגבלת הפעילות שכולנו מכירים, היא יכולה להכריז על אזורים מוגבלים, היא יכולה להכריז על חובת בידוד במלוניות, ונדבר על זה בהמשך, ועוד סמכויות שונות. בעיקרון, ההארכה של ההכרזה יכולה להתבקש ל-60 ימים, עד 60 ימים בכל פעם, וצריך לקבל בשביל זה מראש את אישור ועדת החוקה. אנחנו נמצאים בשלב של הכרזה שלישית. הם כבר ביקשו פעמיים. ההכרזה הראשונה הייתה סטטוטורית ל-45 יום, ולאחר מכן הם קיבלו 60 ועוד 60, ועכשיו יש בקשה להאריך בפעם השלישית, עד ליום 3 במרץ 2021. מבחינת המבחן המהותי שצריך להשתכנע בו, הממשלה רשאית להכריז את ההכרזה הזו אם היא שוכנעה כי, ואני מקריאה את לשון החוק: "אם יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור, ובשל כך מתחייב לנקוט פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק זה". כמו שאמרתי קודם, הדבר המרכזי הוא התקנות של הגבלת הפעילות והכרזה של אזורים מוגבלים. את ההכרזה הם יכולים לעשות רק אחרי שהממשלה קיבלה את עמדת משרד הבריאות וחוות דעת מקצועית, וזה מה שצורף לבקשה שלהם לוועדה. אם משרד הבריאות מוכנים בזום, אז נשמח לשמוע את ההתייחסות וחוות הדעת שלכם. אני מבין שהשאלה היא מדוע לדעתנו צריך להאריך את מצב החירום.

שמי ד"ר רועי סינגר, סגן מנהל אגף אפידמיולוגי. אני עובד תחת ד"ר שרון אלרעי. אני אומר כמה דברים. אנחנו נמצאים במגמת עלייה בתחלואה. אני חושב שכולם יודעים את זה. אנחנו היום עם 5,500 מקרים ביום, וביומיים האחרונים במגמת עלייה. הממוצע נע - - - המספר לא מולי כרגע. אחוז המאומתים עולה. אנחנו הגענו לשיא יכולת הבדיקות, נעשות 100,000 בדיקות ביום, ולא ניתן כרגע להגדיל את יכולת הבדיקות מעבר לזה. זאת אומרת שאחוז המאומתים הולך ועולה ואנחנו לא יכולים יותר לעקוב אחרי שרשרות ההדבקה ולבלום אותה בגלל שיכולת הבדיקות מוגבלת. מגמת התחלואה הקשה עולה, בפיגור שאנחנו מצפים לו. תמיד יש פיגור של שבועיים בערך אחרי עליית גל החולים הקשים והמספר הזה גם עולה. לא ראיתי את המספר של היום, אבל יש 70 80 חולים קשים חדשים כל יום. אנחנו בעלייה בתחלואה. כל הצעדים שבוצעו בין הגלים,

אם זה אזורים מוגבלים, לא הוכיחו את יכולתם למנוע התפרצות של תחלואה מחודשת, ואנחנו עדיין במצב חירום. בעולם יש תחלואה קשה ופטירה יותר גבוהים משל ישראל בגלל שהם עשו צעדים פחות התערבותיים ממה שאנחנו עושים, אבל ברור שאנחנו במצב חירום רפואי וחייבים להמשיך להאריך את מצב החירום. אוקיי. אולי להתייחס גם לתקופה של 60 יום, לאור זה שבכל זאת אנחנו נמצאים בעיצומו של מבצע חיסונים ויש שינויים שאולי היו מצדיקים להכריז לתקופה קצרה יותר ולבחון את הדברים שוב בעוד 30 או 45 יום. 60 יום הם התקופה המקסימלית למצב חירום. אז אולי להתייחס להצדקה ללכת על התקופה המקסימלית בשלב הזה? בהמשך לשאלה של היועצת המשפטית תמי, אנחנו יודעים שאנחנו בתחילתו של מבצע חיסון, ואומרים שהיום נגיע ל-100,000 או 150,000 חיסונים - - - אתמול הגיעו כבר ל-150,000. 150,000 ביום.

אז אני אומר שקבוצות הסיכון, מעל 60, קשישים, עוד מעט מתחילים לחסן את צוותי ההוראה, מורים, מורות, והחיסון השני הוא אחרי שלוש שבועות,

השאלה היא למה אנחנו הולכים על התקופה המקסימלית ולא על 30 יום, ונבדוק אחרי 30 יום. אני מוכן להתייחס לשאלה זו. יעקב, יש לנו כמה שאלות. הוא רוצה לענות. אז במקום שתהיה שאלה אחת, ניתן כמה שאלות ואז הוא יוכל להתייחס. כן, כן. אבל עופר כסיף ביקש קודם, אפילו לפני אוסאמה. אבל אוסאמה זה אותה מפלגה, אז אני לא מתחשב בזה. עופר מרשה את זה. עופר כסיף כמה חיכית כבר להגיד, עופר כסיף,

אז תגיד שוב. עופר כסיף, בבקשה. תודה וברוך שובך. יענקל'ה, אני מברך אותך ואתה לא שם אליי לב. אני אומר, ברוך שובך, ואתה לא מקשיב. תודה רבה. תודה, ידידי. תודה, תודה על האיחולים. בישיבה הקודמת, סליחה שאני חוזר על זה, אבל אני חוזר לטובת אלה שלא היו, ובעיקר לטובת הד"ר שאני לא זוכר את שמו,

כי אני חושב שזה משמעותי ואני אשמח אם גם יעקב ישמע. הזכרתי בישיבה הקודמת,

אני לא יודעת אם היית בדיוק מחובר, אז אני חוזר על זה ברשותך שוב, ולא בכדי, אני חושב שזה משמעותי. הזכרתי את ההשוואה שעשה פילוסוף בשם קארל פופר בין דייג לבין חוקר באקדמיה. במה הם דומים? שניהם יוצאים בבוקר דרך משל, זורקים את הרשת, לא יודעים מה יצא להם, הם צריכים להסתדר עם מה שיוצא להם. הדייג צריך להסתדר עם מה שיוצא לו, והחוקר צריך לדבוק בממצאים שהוא מוצא בהנחה שהוא עשה את המחקר כפי שצריך, גם אם הוא לא אוהב את הממצאים. אותו דבר לגבי חוקר,

גם אם הוא לא אוהב את הממצאים. אבל יש הבדל אחר. יש הרבה הבדלים. שהדייג, אם הוא לא הוציא כלום, הוא לא יכול להגיד, הנה דג.

חוקר יכול להגיד מה שהוא רוצה. האמת היא שלא, אם הוא חוקר ראוי לשמו. אבל למה אני אומר את זה? אני רוצה שיהיה ברור למי מכוונת הביקורת שלי. אנשי משרד הבריאות מציגים בפנינו את מה שמעלים ברשת. במובן הזה אין לי שום ביקורת עליהם ואני לא מטיל ספק ביושרה שלהם. מה שעולה להם ברשת הם מציגים בפנינו. איפה הבעיה? וכאן גם קארל פופר אמר את זה על הדייג ועל החוקר. נכון שהם לא יודעים מה יעלה להם ברשת, אבל הם מחליטים מראש איפה הם רוצים לזרוק אותה, אם הם רוצים לזרוק אותה בכינרת או בים התיכון, מתוך ציפייה שבמקום X יש סיכוי שיעלה להם משהו יותר מאשר במקום Y. אותו דבר אני אומר פה. משרד הבריאות,

מציג בפנינו את מה שעולה לו ברשת, אבל הוא זורק את הרשת איפה שהממשלה רוצה. והממשלה רוצה לזרוק את הרשת במקום שיגרום לכך שתהיה הצדקה למצב חירום ולתקנות חירום. ומה שאני אומר פה, אם אני ממשיך את אותו משל, זה שאנחנו צריכים לשנות את המקום שזורקים בו את הרשת. אני פונה פה למה שכולם קיבלו, אני לא יודע אם ראו, וזה מסמך מאוד חשוב של מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה. ומי שיושב שם הם אנשי מקצוע, פרופ' עמוס אדלר שהוא פרופ' לרפואה בחוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, פרופ' אשר אלחיאני שהוא פרופ' מומחה ברפואת משפחה, פרופ' עליאן אלקרינאוי שהוא פרופ' לעבודה סוציאלית, ורשימה מאוד מאוד ארוכה של רופאים ואנשי מקצוע, שאומרים ומתריעים שאין סיבה למצב חירום ולהארכתו. וכפי שהם אומרים, ואני מצטט מפה, כדי שיהיה ברור שאני לא עושה פרשנות וחוטא, הם כותבים במסמך הזה באופן מפורש: "חוות הדעת עליה מבוססת הצעת ההחלטה לוקה באי דיוקים משמעותיים". את זה הם כותבים על חוות הדעת של משרד הבריאות. "שגיאות בסיסיות וניתוח לקוי היוצרים מצג שווא של חירום.

גם הבקשה להארכת ההכרזה על מצב החירום אינה מוצדקת ודינה להתבטל. לאור הנתונים הקיימים כיום, אין כל הצדקה להמשך הגדרת מצב חירום מבחינה רפואית. אנו מוחים בתוקף כנגד כל ניסיון להשתמש בתואנות רפואיות כעילה לפגיעה בזכויות הפרט ובדמוקרטיה". כל אלה הם ציטוטים של אנשי מקצוע, לא פוליטיקאים שיש להם איזושהי נטייה לימינה,

למעלה או למטה. ואני אומר עוד פעם, בגלל זה הזכרתי את משל הדייג והרשת, כי הטענה שלי, שוב, היא לא למשרד הבריאות. הם מציגים בפנינו את מה שהעלו ברשת. אבל הם זורקים את הרשת במקום שאומרים להם הממשלה. מה שאומרת מועצת החירום הציבורית זה שאם אנחנו זורקים את הרשת במקום הנכון, אנחנו לא מוצאים רפואית ומדעית שום סיבה להארכת מצב החירום. מילה אחרונה, מי שנפגע ממצב החירום זה בעיקר האוכלוסיות המוחלשות. הציבור הערבי שסובל במיוחד מאבטלה, מפגיעה נפשית כתוצאה מהיעדר הפרנסה, מסגירה של עסקים קטנים, אבל לא רק. דרך אגב, חלק מהאלימות הגוברת והפשיעה ברחוב הערבי, גם קשורים לנושא של מצב החירום והתקנות שמכבידים על הציבור הזה במיוחד. רק לתת לכם דוגמה אחת, ומאוד חשוב שכולם יקשיבו. לציבור הערבי בישראל גם כך יש יותר בעיה בנגישות לקבלת הלוואות בבנקים, ובמיוחד עכשיו, כשהמצב כל כך קשה וצריך יותר הלוואות, השוק האפור משגשג יותר ואיתו הפשיעה. זה תוצאה של מצב החירום. וכמובן שיש אוכלוסיות מוחלשות נוספות. אנחנו דיברנו כבר כמה פעמים על מאות אלפי המובטלים, על העסקים. אי אפשר להמשיך כך, חברים. תסתכלו בעיניים לאנשים שנפגעים.

ובאמת משפט אחרון, יעקב. אנחנו אמרנו את זה כמה פעמים וגם זה כתוב פה במסמך, שהנזק כתוצאה ממצב החירום והתקנות של הסגר עולה על התועלת שבו אל מול הקורונה. ואת זה אומרים אנשי מקצוע. אני מבקש מכולם. סליחה על הפרפראזה שאני עושה ל"פילוסים" מ"ארץ נהדרת" אני פונה ללב שלכם, בואו נהיה אמיצים, אנחנו דואגים פה לציבור, ונפסיק עם הדבר הזה. אנשי מקצוע אומרים פה שזה מזיק.

חבר הכנסת אבידר, בבקשה. אני רק רוצה שתדע שאני תוך דקה וחצי יוצא לשיחה. זה לא שאני - - - אני חוזר. רציתי לקדם חברת כנסת חדשה. אני מתנצל.

אוקיי, הלכו 30 שניות.

דבר, דבר. אדוני היושב-ראש, קודם כל,

שמחים לראות אותך, רפואה שלמה וכל הישועות.

אני חושב שלא צריך לאשר את מצב החירום כיוון שאנחנו לא במצב חירום. אנחנו איננו פרופסורים לבריאות הציבור, ולא קיבלנו שום תואר בפרופסורה רפואית. אנחנו יודעים לבחון מספרים. כאשר נמצאת פה ראשת תחום רפואת הציבור ואומרת שאנחנו נמצאים במצב קטסטרופלי כי הגענו ל-600 חולים קשים ואולי נגיע ל-800 חולים קשים בקרוב.

אני לא יודע מה המושגים שלה בנושא חירום. מבחינתי, לא. זה לא חירום ולא כלום. ולכן אני מציע להתנגד למצב החירום. מתנצל.

תחזור אלינו. אני רוצה לקדם בברכה את חברת הכנסת מטי יוגב. זה משהו עם צליל מוכר למוטי יוגב. אז אני רוצה להגיד לכם שאני נשואה למוטי יוגב, אבל לא אותו חבר כנסת. אה, ברצינות?

אמיתי לגמרי. וזה מלווה אותי כבר שנים. יפה, יפה. אז קודם כל ברוכה הבאה. ברוכים הנמצאים. עבודה פורייה בתקופה שנשארה לנו, ובהצלחה בבחירות. תודה רבה. אנחנו נעשה לך קצת את הסטאז' פה. אנחנו כנראה נהיה הוועדה הכי עסוקה, ואולי גם ועדת הכספים. אני מקווה שלא נהיה הרבה עסוקים, ואני מקווה מאוד שבזמן הקרוב יבואו ממשרד הבריאות ויגידו לנו,

תבטלו את מצב החירום. הנה, פתרנו את הבעיות, ואז גם הדייג יהיה מרוצה גם החוקר יהיה מרוצה, ואפילו עופר כסיף יהיה מרוצה. עופר, אני מתחבר מאוד להרבה מאוד דברים שאמרת בהיבטים החברתיים. אני חושב שאנחנו באמת משלמים מחיר על כל העניין הזה. אבל מצד שני, אני אומר לך את האמת, בחברוּת, אני לא חושב כמוך. אני חושב שהמושג של מצב חירום כי אתה דיברת גם על התקנות, והתקנות באות מכוח מצב החירום אבל מצב חירום שמאפשר לממשלה להתקין תקנות כאלה או אחרות חייב להיות בתקופה הזאת, כי עדיין, מה לעשות, יש אלפי נדבקים ביום, יש 30 נפטרים ביום, שזה הרבה מאוד. יש אנשים חולים, אני לא יודע אם זה יגיע ל-800, כמו שאמר אלי אבידר, ואולי זה יגיע ליותר. השאלה היא אם אלה הנתונים כי אתה מדבר על מה שעלה ברשת. אני אומר, היא נזרקה במקום הלא-נכון, כי אם אתה קורא את המסמך,

הנתונים שקיימים היום, נתונים רשמיים, שמישהו ממשרד הבריאות יגיד לי אם אני צודק או לא, זה מעל 5,000 נדבקים. אני שמעתי אתמול 30 נפטרים ביממה. מצב החולים קשה היה 590 או 600. אין ספק שאם אנחנו לוקחים את נקודת הזמן עכשיו, ארבעה שבועות אחורה, אנחנו במספרים לגמרי. חברים, לא צריך להיות מדען, לא צריך להיות חוקר, אפילו לא צריך להיות אפידמיולוג, כדי לדעת שקיים.

הדרמטית יותר היא מתי יגיע קו המשווה של ההתגברות של החיסונים על התחלואה, ואז אנחנו נדע שאחוז הקשים יהיה הרבה פחות בגלל שהאוכלוסייה החלשה יותר מתחסנת, האוכלוסייה ברת הסיכון מתחסנת יותר, ואז גם ממילא האפקט על בתי החולים יהיה אחר כי בדרך כלל זה יותר אנשים מבוגרים עם מחלות רקע וכולי. ולכן אני חושב שדווקא הדבר הכי קל, עם כל הקושי שלו, זה להבין למה צריך את המושג שנקרא מצב חירום כדי שנוכל ממנו לטפל במגפה בשלל דברים. לגבי שלל התקנות, פה אתה יכול להגיד, זו תקנה שאני לא אוהב,

ואתה אומר את זה בגאון, וזה בסדר. יש מישהו מחברי הכנסת שרוצה לומר משהו לפני שנשמע את האנשים שבזום? פרופ' חגי לוין, יושב-ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, לגבי ההכרזה על מצב חירום, בבקשה. אסור לזלזל באיום מהנגיף, אבל צריך לגלות דאגה ואחריות. אנחנו רואים כיצד כאשר יש כוח ללא הגבלה כמעט ראינו,

בנושא של הכפייה של העברה למלוניות בשדה התעופה נעשות טעויות. ולכן השאלה היא אם נכון להכריז על מצב חירום ואיך יוצאים ממנו. אתמול הכריז ארגון הבריאות העולמי שאנחנו מתקדמים לקראת מעבר לשלב האנדמי של המגפה,

שיש תחלואה ואנשים ימשיכו למות, אבל אנחנו כבר לא נהיה בשלב המגפה. אני שואל, מתי בישראל, מה יהיה השלב שבו אנחנו נגיד, מפסיקים עם מצב החירום יש לנו פקודת בריאות העם, יש לנו הרבה מאוד כלים אחרים שבהם אנחנו יכולים להשתמש כדי לצמצם את התחלואה והתמותה. אני גם חייב להגיד מצב חירום, אז למה אנחנו לא מרגישים את אותה מוכנות להשקיע עכשיו במערכת הבריאות וממשיכים לא להשקיע בה מספיק? למה אנחנו לא מאיצים עוד יותר את מבצע החיסונים? קראתי את חוות הדעת האפידמיולוגית. הרי אנחנו רואים שמבצע החיסונים הואץ. אנחנו יכולים תוך שבועות ספורים להגיע למצב שבו רוב האוכלוסייה בסיכון תתחסן. זה כבר יהיה מצב אחר. האם נכון במצב כזה להמשיך במצב חירום? ממש לא בטוח. אני יודע שאתה מקשיב, יושב-ראש הוועדה, ואני חושב שלא נכון עכשיו להחליט מראש 60 ימים קדימה, אנחנו לא דנים בזה שוב. נכון לקצר את התקופה הזאת, לאפשר תוך שלושה-ארבעה שבועות לחזור לדיון הזה, לראות מה ההשפעה של מבצע החיסון, איפה אנחנו עומדים, וכשאני מסתכל בנתונים אני יכול לשלוח לכם ישראל היא חלק מצוות אירופי של ניטור נתוני התמותה. לפי נתוני התמותה העדכניים בישראל הכוללת ב-EuroMOMO אנחנו במצב טוב. יכול להיות שתהיה אני לא אומר שלא, אבל אנחנו צריכים להסתכל על העובדות ולא להסתכל היסטורית ולהגיד, היה שבוע אחד שהייתה תמותה חריגה. אז היה שבוע אחד. צריך להסתכל על המצב הנוכחי בישראל והוא בהחלט מצדיק צעדים, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים להאריך את מצב החירום לתקופה מאוד ממושכת שלא תאפשר לוועדה שעושה פעילות כל כך חשובה, יושב-ראש הוועדה, לאפשר את הדיון החשוב הזה שאתה מקיים. אני גם רואה איך אנחנו מתוך תחושת החירום, לצערי, מגיבים לפעמים בפניקה מיותרת. ראינו מה קרה עם הווריאנט, איזו תגובה מוגזמת ולא מוצדקת לפי הנתונים. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה. ואני חייב להגיד משפט שכתוב שם בחוות הדעת, כאילו לגבי אמון הציבור. העובדה שדברים נעשים תחת מצב חירום פוגעת באמון הציבור. יכול להיות שכרגע אין ברירה.

צריך להראות איך אנחנו יוצאים מהמצב הזה, וכבר להתכונן אליו, ולא להתמכר למצב הזה שאפשר לנהל דברים בצורה כל כך חריפה ומידית. ואני מזכיר שיש לנו כלים נוספים בפקודת בריאות העם. זה לא שאין חלופות. ולכן אני מציע לוועדה לשקול טוב טוב את העניין הזה. ובמיוחד, אם אכן יש צורך בתקופת הזמן המקסימלית או שאפשר לקצר אותה לתקופה הרבה יותר קצרה שתאפשר דיון חוזר. ואני מאוד מקווה, בעזרת ה', שאנחנו נראה בקרוב מאוד את השפעת מבצע החיסונים המזהיר שמדינת ישראל מקיימת.

את השאלה שלך, פרופ' לוין, לגבי מה הצפי או מתי המדינה תעבור ל-mode אחר בעקבות החיסונים, אני תיכף אפנה למשרד הבריאות. אני רוצה להבהיר שנכתב בחוות הדעת, כאילו חסינות עדר. אין לזה שום קשר לחסינות עדר. המטרה היא לא חסינות עדר. המטרה היא שלא נהיה במצב של מגפה שמקריסה את מערכת הבריאות. אני בכלל לא בטוח שאנחנו כרגע בסכנה כזאת, ובטח לא אחרי שנחסן את רוב האוכלוסייה בסיכון. ולכן השאלה היא לא חסינות עדר, השאלה היא קריסה של מערכת

ואני מקווה לקבל תשובות ממשרד הבריאות, איך הם רואים את הדבר הזה, מהו סף הספיקה של מערכת הבריאות, האם אנחנו מתקרבים אליו? האם אנחנו מתרחקים ממנו? תודה רבה. לפני שנעבור למשרד הבריאות. שי סומך, ממשרד המשפטים, בבקשה. בוא נניח לצורך הדיון שבעוד חודש וחצי נהיה במצב נהדר מבחינת התחלואה. עדיין מצב החירום מאפשר,

להחיל את כללי התו הסגול.

אני חושב שכולם יסכימו שלגם במצב תחלואה מצוין יהיה צריך את כללי התו הסגול. והכלים של צו בריאות העם לא יכולים לשמש ככלים מקבילים?

עדיין יהיה צריך למנוע התקהלויות מאוד מאוד גדולות,

משחק כדורגל עם אלפי או עשרות אלפי צופים. עדיין יכול להיות שיהיו איים של אי התחסנות שיהיה צריך לטפל בהם. אנחנו רואים שלא כל האוכלוסיות מתחסנות. לכן גם אם המצב ישתפר, עדיין יהיה צריך את מצב החירום גם לאמצעים מהסוג הזה. אז אתה אומר שמנעד הכלים שלנו לא יוכל להיות אפילו לדברים מאוד פשוטים ולא דרקוניים, אם אין את המעטפת של מצב חירום.

אני מבין שמשרד הבריאות שומע את הדברים. אני אבקש מעוד כמה לעלות לזום, ואחר כך את התשובות של משרד הבריאות. אז נא לרשום את הנקודות. ד"ר ברוריה דני, מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, בבקשה. איפה כסיף כשצריכים אותו בדיוק? היא לא נמצאת? אז פרופ' צבי בנטואיץ’, ממועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, בבקשה. אני רוצה בכל זאת להתחיל, בגלל שלא כולם מכירים אותי או את הרקע, אני הרופא הראשון שהתעסק באיידס בישראל, הייתי מנהל מחלקה פנימית הרבה שנים. אני ממשיך להתעסק עם האיידס, אני ראש מרכז למחלות טרופיות ואיידס בבן גוריון. ואני אומר את הדברים האלה כדי לתת לכם דוגמה שמייצגת את קובץ האנשים המכובדים שהתקבצו למועצה הציבורית הזאת. במילים אחרות, אנשים בעלי ניסיון, הרבה שנים בשטח. אני עוסק במחלות זיהומיות, יש גם אחרים, פרופ' אדלר, אני לא אצטט את כולם אנשים אשר יש להם ניסיון ארוך גם במגפות. למה אנחנו נזעקנו לסיפור הזה? אנחנו לא מרוויחים מזה. אין לנו אינטרס כלכלי. אנחנו לא אנשים פוליטיים. אנחנו רחוקים מניגוד אינטרסים, לפחות בדיון בנושא הזה. מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו אומרים, אין שום הצדקה למצב החירום, ואני חושב שהמסמך שמונח לפניכם מדבר בעד עצמו. אנחנו בדקנו ואני אתן שלוש דוגמאות לכך שאנחנו חושבים שאין שום הצדקה למצב החירום. אין שוני דרמטי במצב מבחינת הקריסה של מערכת הבריאות. אני אמרתי את זה בישיבה הקודמת של הוועדה הזאת. המרחק בין קריסה לבין המצב הנוכחי הוא ת"ק פרסה. זה לא שאנחנו מדברים תיאוריה. אנחנו בקשר הדוק עם כל מנהלי הרפואה הדחופה בארץ. רק לשם דוגמה, אם תשאלו מה המצב בתל השומר, אם תשאלו מה המצב ברמב"ם, אם תשאלו מה המצב באסף הרופא, שלא לדבר על מכלול מחלקות הקורונה.

אנחנו לא בקטסטרופה, ואפילו לא קרובים אליה. הדבר השני, כשמדברים על עלייה במאומתים נכון, אנחנו הולכים לחיות עם הקורונה כנראה, גם אולי בשנים הבאות. רק לשם דוגמה, במגפת שפעת רגילה בשנים האחרונות, תפוסת בתי החולים והמחלקות הפנימיות מגיעה ל-150%, 190%. אנחנו עוד לא שם בכלל. אני לא מזלזל בתמותה שישנה, ישנה עלייה, אבל היא לא עלייה בשיעורים שמציגים בפניכם. היא עלייה בסדר גודל של 5% עד סוף דצמבר. לעומת זאת, הלוא מה השאלה השאלה היא אם יש הצדקה להכניס את כל המדינה לסגר, לגרום לנזק בבריאות, לא פחות מאשר בכל הדברים האחרים, שברור, כלכלה וחינוך, ואנחנו דיברנו על זה. האם מוצדק לעשות את הדבר הזה? כדי לא להאריך מדי מצב חירום זה מצב שמקבע זכויות וגורם להרבה עוולות שאני בטוח שכולנו שותפים לתפיסה שמצב חירום, צריך להציג אותו או לבקש אותו או לעשות אותו כאשר מגיעים מים עד נפש, כאשר באמת יש סכנה בלתי אפשרית. אבל זה לא המצב.

מטיל ספק ביושרם של אנשי משרד הבריאות, אבל לדאבוני, אין מנוס אלא להגיד שהם נאחזים בקונספט והם לא יכולים לוותר עליו. הם צריכים להוכיח שזה המצב, וזה ממש דומה, כמובן לא באותה הצורה, שכולנו זוכרים היטב, לקונספט של מלחמת יום כיפור. נדבקו לקונספט שלא תהיה בעיה, וכתוצאה מזה קרתה קטסטרופה. אז התופעה שאנשים נאחזים ברעיון מסוים, והם לא יכולים לוותר על זה. ודרך אגב, לא צריך להלחיץ, גם בקורונה, בתחילת המגפה אנחנו שמענו תחזיות אפוקליפטיות, הן לא התממשו. התחזיות נעשו על ידי מומחים. אני לא מטיל בזה ספק. במקרה הזה, לפתחכם עומדת קבוצה של אנשים מאוד רציניים, בעלי ניסיון, שחושבים שאפשר בשקט לא לעשות מצב חירום, ואף אחד לא טוען שלא צריך מצב חירום בכל מצב. אם העובדות והנתונים יצדיקו, אז אני אשנה. ועכשיו המילה האחרונה באמת. גם במסמכים שמשרד הבריאות מפיץ על יעילות החיסון ועל המשמעות של החיסון, הם מקבלים תמונה לא נכונה. אני אימונולוג ברקע המקצועי-מדעי שלי. אני אומר לכם, כפי שאנחנו מבינים, החיסון יקנה הגנה בסדר גודל של בוודאי 50% תוך שבועות. זאת אומרת, דווקא לטובת משרד הבריאות ומערכת הבריאות המבצע של החיסון הוא יוצא מן הכלל, בוודאי לקבוצות הסיכון. זאת אומרת, התמונה הזאת לא תישאר. האנשים האלה יהיו מוגנים. גם אני בגיל שמעל 60. לא רואים עליך. זאת אומרת שאתם מכניסים למצב חירום ולא מתחשבים בכלל - - - תודה רבה. אז אני מבקש גם מד"ר שרון אלרעי-פרייס שנלחמת בחירוף נפש על הקונספט שלה, לחשוב עוד פעם, להירגע, ולוותר על מצב החירום. תודה רבה. תודה רבה. אני תיכף אבקש את תגובת ד"ר אלרעי. פרופ' אלי אבידר, היועץ הרפואי שלנו כאן רוצה להשלים כמה מילים. בבקשה, אלי. אני רק רוצה לומר, כאשר מכריזים מצב חירום, מאפשרים לעשות מספר דברים, הרשות המבצעת יכולה לבצע הרבה דברים ואכן היא מבצעת מתוקף הדברים. מהי בדיוק המלחמה על הנושא של מצב החירום ולמה צריך לטפל בזה בחרדת קודש? הרי מתוקף מצב החירום הכניסו את השב"כ לטלפונים. אני חשבתי ששום מצב חירום לא יכול להצדיק בדמוקרטיה דבר כזה.

שימו לב, אנחנו נמצאים כבר חודשים ארוכים אחרי הדבר הזה. הממשלה מודה שהטכנולוגיה אינה ברורה, אינה מדויקת. היא מודה אבל לא רוצה להודות, כדי שאנשים לא יתבעו, שמאות אלפים נכנסו לבידוד שלא לצורך. ועד לרגע זה הם לא מבטלים את זה. ואתה יודע למה, אדוני היושב-ראש? כי רשות מבצעת - - - כי זה לא בא בוועדה שלי. זו הבעיה. כי ראש הממשלה כאשר אתה נותן, ולא משנה, גם אם ירד המלאך, אחד מארבעת כיסאות הכבוד מסביב, ירד, נתת לו סמכות בלתי מוגבלת מתוקף המילה 'חירום' להחזיר אותה צריך לכרות את היד. בסיפור של מצב החירום הזה, בטיפול בקורונה, אנחנו עוברים הגדרת יעדים שכל פעם משתנה. בסגר הראשון הלכנו כי אין מספיק מכונות הנשמה. ברוך ה', יש לנו מספיק מכונות הנשמה. עברנו למרכיב ההדבקה. גם אדוני יודע, וגם עבדך הנאמן יודע, שכאשר מעלים ומורידים את מרכיב ההדבקה, ה-R, אפשר לעשות את זה על פי מספק הבדיקות ואיפה. עד לרגע זה, אדוני, אני לא מצליח להבין מי מחליט איפה בודקים. אני רוצה את השם של הבן אדם הזה. אני רוצה את הגברת שאומרת, היום החלטתי, תבדקו בבני ברק, מחר תבדקו ברמת גן. אני רוצה לדעת איך היא עשתה את זה. אתה לא תדע, אדוני, אני לא אדע, ואתה יודע למה? כי כל הדיונים הם בחיסיון של 30 שנה.

כאשר מדינה של תשעה מיליון איש, כשנחרבת הפרנסה של אנשים, כשנפגעת הבריאות הנפשית של אנשים, כשקורים דברים נוראיים בתאים המשפחתיים שפעם ידעו להסתדר והיום לא יודעים להסתדר, ויש אלימות ויש עוני ויש דברים קשים, אנחנו במצב חירום כי הגענו לבין 600 ל-800 חולים קשים על מדינה של תשעה מיליון. אין לזה הצדקה. לכן אדוני, אני מעודד אותך, באמת. בוא ניקח החלטה. הרי אפשר לעשות את הכול גם בלי מצב החירום. פשוט מצב החירום עושה את זה יותר מהר.

קודם נציג משרד המשפטים הבהיר - - - בוא נעצור את מצב החירום הזה שמתוקפו אנחנו עושים את הדברים שאין להם שום הצדקה. תודה רבה.

עורך דין מאיר רובין, מנכ"ל פורום קהלת, חגבי ההכרזה אתה רוצה להתייחס, נכון?

אני רוצה לומר לפרופ' הנכבד שעסק באיידס וגם לחבר הכנסת אלי אבידר חברים, אתם כנראה יודעים משהו ש-210 מדינות בעולם לא שמו אליו, והוא שיש לנו מגפה עולמית שכבר הרגה כמעט שני מיליון איש בתוך שנה אחת והדביקה מעל 80 מיליון איש. והסיפור האמיתי רק עכשיו מתחיל בעצם. זה פורום קהלת? מה, הוא התחיל לייצג את ביבי עכשיו?

בשפעת הספרדית לפני 100 שנה, הגל הראשון של השפעת הספרדית - - - הוא מדבר אבל - - - אבל תן לו לדבר. תוריד אותו. - - - מערכת הבריאות אז הייתה הרבה פחות טובה מהיום - - - לא מוריד. מה זה השפעת הספרדית עכשיו? - - - אה, אה, אה - - - - - - - - - תוריד אותו.

חבר הכנסת אבידר, אחד מ-1,000 בריטים מת

על שפעת ספרדית הוא מדבר. תוריד אותו. אחד מ-1,000 אמריקאים מת כבר מקורונה.

מאיר, אלי, אנחנו במדינה דמוקרטית. שנייה אחת.

אבל יש לנו חובה להגיד מה התפקיד

אתה יושב-ראש? אני נבחר ציבור.

נבחר ציבור, אבל יש פה יושב-ראש, ואני מבקש לעבור להקשב. תודה. הגל השני של השפעת הספרדית - - רגע, רגע, רגע. - - הרג 25 מכל 1,000 איש - - - מאיר, מאיר רובין, מאיר רובין - - - אתה לא יכול לעצור אותו. הוא קורא מדף מסרים, שלחו לו בווטסאפ. מה אתה עכשיו עוצר אותו?

עורך דין רובין, אני תיכף אתן לך, לא להמשיך, אלא להתחיל, כי הפריעו לך כאן.

ואני מבקש סליחה. אלי אבידר, - - - הוא אהב את הטיעונים שלו - - - אלי אבידר, - - - כספרדי אני פוחד מהשפעת שלי. אלי אבידר, כאן יש דמוקרטיה וכאן מי שעולה ורוצה להגיד את דעתו תאמין לי שאני העליתי הרבה אנשים שאמרו את דעתם ולא אהבתי את זה, בהרבה נושאים. ולכן אני מבקש לכבד את הוועדה שבה הנך חבר ויושב בבורד העליון של הוועדה. אני מבקש שתכבד את זה. ואם קשה לך לשמוע, אתה יכול גם לצאת לעוד טלפון. אבל אני מכיר אותך ואני יודע שאתה יודע להכיל.

אבל אני מבקש לא להפריע, במיוחד לא כשזה בזום - - - אין לי בעיה עם דעות,

אין לי בעיה עם דעות, אבל אם עולה מישהו - - - לא,

אלי, אין לך זכות דיבור כרגע. אחר כך אם תרצה להגיב, תגיב. אני מבקש לא להפריע. עורך דין מאיר רובין - - - היו"ר, תודה רבה לך. אנחנו עכשיו בדצמבר - - - הלו, יש לך ברקס גם?

אבל אם זה הולך להיות הרצאה על השפעת הספרדית, אז זה 50 דקות. אלי, שקט. היו"ר, אנחנו לא - - - שבה כל אחד יכול להפריח את מה שהוא חושב, ואחר כך אנחנו נגלה אם הוא צדק או לא. אנחנו בדצמבר, בארה"ב מת אחד מכל 1,000 אמריקאים מקורונה.

זה לא יכול להיות תלוי בבדיקות כי זה מהאוכלוסייה כולה. מה הוא נותן לי סקירה עולמית עכשיו? מה זה, תוכנית עובדה?

- - - בבלגיה מתו 0.16% מהאוכלוסייה מקורונה. זה 1,600 איש על כל מיליון נפש. תחשב לבד את המספרים בישראל. כמה מתו במצרים? זה פשוט לא נכון. זה נתונים מופרכים. כמה מתו במצרים? אלי אבידר, - - - בבריטניה שהיא מדינה סופר-מתקדמת מתו אחד מ-1,000 איש.

זה לא מכובד. שבו

מה אתה נותן לו להקריא? אגב, כאן כן צודק פרופ' בנטואיץ’.

יעילות - - - הוא מייצג את מועצת - - - מי תורם לכם לקהלת? רק תראו לי את התורמים בעין.

אבידר, איפוק, כבוד, אתה בית"רי. תן לי לנצל את הימים עד סוף הכנסת הזאת להגיד מה שיש לי. לך תדע מה יהיה אחר כך. צריך להתנהג יפה. ואז דמיינו שאם

כל אחד אומר את דעתו גם כשלא אוהבים לשמוע. תחזירו את מלכיאלי, בבקשה. - - - זה בלתי נסבל מה שקורה פה. ורוח הדברים

לא. האמת היא שבאתי לשמוע ולהקשיב. בסדר גמור. אם את רוצה, רק תגידי לי. אפשר מילה לפני ד"ר פרייס?

דיברתי ואני מבקש עוד חצי דקה, 20

עם זה קשה לי. אנחנו מראים את הנתונים. אנחנו מראים אותם בצורה שקופה וברורה. אף אחד פה לא זורק חכות כמו דייג, באיזשהו ניסיון למצוא משהו ספציפי. ואם לא מאמינים למספר המאומתים, אני בטוחה שחבר הכנסת עופר כסיף מאמין למספר החולים הקשים שנמצאים בבית חולים - - - ד"ר פרייס, כשאת מתייחסת למה שאמרתי, תדייקי.

מה המנגנון?

דקה. - - וזה לא דגיגים שמצאנו אותם באופן אקראי,

אני התגעגעתי אליך. אני חייב להכניס כל הזמן. אבל תנו לה לדבר רצוף. אני מאפשר לכם שאלות אחר כך. חברים, אני הייתי בזום בשבוע שעבר. אין לכם מושג איך זה נראה מבחוץ, כשאתם צועקים פה והאיש שבזום, במקרה הזה ד"ר אלרעי, ולא שומעים. זה נראה רע והציבור רואה את זה, וחבל. היא תסיים, ואתה תרצה להעיר משהו, אתה תעיר. אתה יודע שאני אף פעם לא סירבתי לך לדבר, כמעט אף פעם. בבקשה, ד"ר אלרעי. אז אפשר להאשים בכל מיני דברים. אבל כשמסתכלים על מספר החולים הקשים והקריטיים שעלה מ-267 ל-630 היום, שזה יותר מהכפלה של מספר החולים הקשים הקריטיים, יותר מהכפלה בכמות המונשמים, יותר מהכפלה בכמות הפטירות היומיות, אז קשה להגיד שאנחנו זורקים רשת ומוצאים כל מיני דגים שהם לא רלוונטיים. גם האמירה שאנחנו נמצאים במצב תמותה הטוב בעולם, זו אמירה שהיא מעט משעשעת, כי כשאנחנו אמרנו במצב התחלואה העולה,

בגל השני, שצריך לעשות סגר, היינו בדיוק באותה פוזיציה כמו היום. כשאנשים כמו פרופ' חגי לויו ואחרים אמרו, לא צריך ולא בכפייה, ובוא נדבר, ובוא נעשה, וכל מיני אמירות פופוליסטיות כאלה ואחרות, ועד שהרמנו את ה ברקס ועשינו את העצירה, מדינת ישראל הגיעה להיות שיאנית התמותה בקורונה בעולם באותו מקום שהוא מדבר עליו. ובזכות העצירה והסגר, והירידה, אנחנו כרגע במקום יותר טוב. ומדינות אחרות שלא עושות את זה, התמותה בהן עולה. אז זה קצת לא ברור לי.

לא צריך לעשות כלום,

ולהרגיע, ולא צריך פאניקה אף אחד פה לא בפאניקה. אף אחד פה לא בפאניקה. אנחנו מסתכלים נכוחה בנתונים. אני יכולה להראות לכם אותם. אני יכולה להראות שאף אחד כרגע במדינת ישראל לא עושה תחזיות אימים. (הצגת מצגת) אני מראה לכם את התחזית כפי שהיא הוצגה ב-6 בדצמבר לקבינט הקורונה. ב-6 בדצמבר היינו ב-1,500 מאומתים. לפי הקו המקווקו האדום אמרנו, ככה זה הולך לעלות. אם לא נעשה הגבלות, ככה זה יעלה. והנה ככה זה עולה, הקו הסגול זה המאומתים בפועל.

עכשיו פרופ' בנטואיץ’ מהנהן בראשו, מניד בראשו,

זה סתם,

אז אנחנו נעבור גם לחולים הקשים והראינו גם את התחזית של החולים הקשים, והחולים הקשים בפועל, שזה הקו הסגול, עוד עולה הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חזינו. אז אף אחד פה לא מדבר על תחזיות אימים, וגם אם בגל הראשון דיברו על עשרות אלפים מתים ברחובות, אנחנו כבר חודשים ארוכים לא אומרים את זה. אנחנו מראים תחזיות, והתחזיות האלה מתממשות, כי מה לעשות, כבר יש לנו ניסיון עם המגפה הזאת, ויודעים שכשאנחנו נמצאים במקדם הדבקה של 1.25 אז המספרים מוכפלים בכל שבועיים, ויחד עם כמות המוכפלים הזאת של המאומתים, יש כמות קבוע של חולים קשים, שהיא בערך 3%. יש כמות קבועה של תמותה שהיא בין 0.5% ל-0.8%. וכמות האנשים שהם חולים קשים, קריטיים ומתים הולכת ועולה. ואם חושבים שהחולים הקשים והקריטיים זה רק אנשים מאוד מאוד מבוגרים עם הרבה מאוד מחלות רקע הדבר הזה הוא לא נכון. 35% מהחולים הקשים והקריטיים הם אנשים צעירים מגיל 60, וחלקם ללא מחלות רקע בכלל. אז אם הציפייה היא שאנחנו כמשרד הבריאות נסתכל על המצב הזה, ונגיד בסדר, אנשים מתים,

בוא ניתן למשק לחיות, אין מצב חירום, הכול בסדר אנחנו לא נעשה את זה. אנחנו רופאים, אנחנו מסתכלים על המגפה הזאת, מבינים שיש פה עלייה של 17% בתמותה הכוללת במדינת ישראל, 17% עלייה לעומת שנים קודמות. העלייה בתמותה היא לא כמו שאמרו בוועדת החוקה בפעם הקודמת, גריאטריים שמתאבדים בסגר.

כל יתר סיבות התמותה במדינת ישראל נשארו אותו דבר, והתוספת של התמותה היא תמותה מקורונה. אז כן, אנחנו נמצאים במצב חירום. עם החיסונים אני מקווה שנגיע למצב טוב יותר. לא נגיע למצב הטוב יותר שבו לא נדרשת הכרזה על מצב חירום ב-60 יום הקרובים. נכון להיום אנחנו חיסנו 30% מהאוכלוסייה בסיכון, וגם זה רק במנה הראשונה. כך שב-60 יום הקרובים אנחנו לא נגיע לחיסון של שתי מנות של אוכלוסייה בסיכון, וגם אם אנחנו נעשה את זה, עדיין 35% מהחולים הקשים והקריטיים הם צעירים מגיל 60. שליש מאוכלוסיית מדינת ישראל לא יכולה להתחסן כי הם ילדים. אין היענות של 100% באוכלוסייה לשום חיסון. אז גם אנשים שיכולים להתחסן אנחנו לא נכריח כמובן אף אחד, ויהיו אנשים שלא ירצו להתחסן. כך שב-60 יום הקרובים אנחנו לא יכולים לחשוב שאנחנו לא נהיה במצב חירום, בפנדמיה עולמית. ועכשיו אני אגיד רק עוד דבר אחד. אם אתם חושבים שכשיש הכרזה על מצב חירום לאומי אז אפשר לעשות את הכול ולא קורה שום דבר, כמו עם הכלי עם השב"כ וכל דבר אחר אז כל דבר כזה נכתבות תקנות, כל דבר כזה מובא לוועדה כזאת או אחרת בכנסת וצריך להצדיק אותו. שום דבר פה הוא לא טייס אוטומטי. אנחנו כותבים חוות דעת אפידמיולוגיות כל יום כדי להצדיק מה אנחנו עושים, מבססים את זה על נתונים עדכניים, מסבירים למה זה נדרש, ובסוף הכנסת מצביעה על זה. כך שכשיש מצב חירום לאומי זה לא אומר שהכלי של השב"כ פועל באופן אוטומטי. אנחנו מחדשים אותו כל שלושה שבועות עם הצבעה של ועדת שרים, וכל דבר אחר מובא לוועדת החוקה ומצביעים עליו אחרי שזה הוצבע בקבינט. אז האמירות האלה של מצב חירום, הרשות המבצעת יכולה לעשות הכול, זה פשוט לא נכון ולא מדויק. וכל התנאים שנדרשים לתו סגול וכל דבר אחר, ואני בטוחה שכל היושבים פה בשיחה מבינים שעדיין נצטרך אותם גם אם אנחנו מחסנים אנשים, עדיין יידרשו ב-60 יום הקרובים. תודה רבה. חבר הכנסת אלי אבידר, אתה רוצה להגיד משהו קצר? אני רוצה לשאול אותה שאלות.

אני רוצה לומר את הדבר הבא. קודם כל, אני מבין שאפשר לחסן 300,000 איש ביום, והיום הגענו למקסימום של 150,000 - - - כישלון אדיר. אני אומר לך, זה פשוט כישלון. כן, תמשיך. אני אתחיל מהתחלה. לנו נאמר שאפשר לחסן 300,000 איש ביום, - - מי אמר את זה? - - ואני מבין שכרגע מחסנים רק 150,000. היא שואלת מי אמר את זה? מי אמר את זה? יצאה הודעה מטעמכם. אני מוכן לבדוק. אז תבדוק.

את לא מכירה כזה דבר.

זו התשובה. המלאה, השאלה הבאה. דבר שני, למה אתם לא מחסנים אך ורק את האוכלוסיות בסיכון ואת האנשים החיוניים? למה אתם עושים את כל מסע יחסי הציבור האלה, כל מיני ראשי ערים בני 40, כאשר אנשים שאני יודע בני 80 ו-90 רוצים להתחסן ומקבלים תור לחיסון בעוד חודש,

למה קורה הדבר הזה? והשאלה השלישית, אני הייתי מאוד מוטרד, נדמה לי שזו הייתה הופעה שלך,

בטלוויזיה,

אנחנו לא יודעים אם החיסון מונע את ההידבקות במחלה או מונע את ההדבקה של המחלה, אנחנו לא יודעים.

אני רק ממליץ לכם, לאלה שכן רוצים - - -, כשנותנים הצהרות כאלה זה לא מעורר את אמון הציבור ללכת לחיסון הזה, כשהגורם שמבקש, תתחסנו, תתחסנו, לא יודע מה התופעות שלו. תודה רבה, אדוני. אז אתה מציע שאני אגיד לציבור דברים לא מדויקים? אני מציע,

שאם את לא יודעת מה החיסון עושה, אז אל תחסני את הציבור.

אני יודעת טוב מאוד שהוא מונע תחלואה. אני מציע לך, אני מציע לך שאם את לא יודעת מה החיסון הזה עושה - - - אה,

אמרת שהיום אתה - - - אני מציע לך - - - הלו, היושב-ראש חזר, הלו. אני מציע לך שאם את לא יודעת מה החיסון הזה עושה

אני חייב להגיד לך שאצלי הוא לא היה מעז לעשות את זה. אם את לא יודעת, ותקשיבי טוב - - - אלי, אתה מנצל פה יו"ר חדש, תקופה חדשה - - - אני רוצה להגיד את הדבר הבא, רבותיי צריך להגיד את האמת לציבור, ואם את אומרת שאת לא יודעת מה זה עושה כשאת ראש תחום הציבור, זה אומר דרשני. אלי, אלי, אלי, תודה. אני ממש מציעה להפסיק עם האמירות הפופוליסטיות האלה וההתקפות. די כבר להאשים בפופוליזם את כל מי - - - מי שפופוליסט זה את,

כל מי שמסכים איתך, את מאשימה - - - את הדברים שאנחנו יודעים אנחנו אומרים. את הדברים שאנחנו לא יודעים, כי הם עדיין לא נחקרו מספיק,

את אשת רפואה. אל תהיי פופוליסטית בעצמך. אני לא מנסה להביא אנשים להתחסן בלי לספר להם את כל האמת. אנחנו יודעים שהחיסון הזה יעיל ב-95% במניעת תחלואה באנשים שחוסנו. אנחנו לא יודעים עדיין, אין מספיק עדויות לדעת אם הבן-אדם יכול להידבק ואולי גם להפיץ את זה. והדבר הזה נמצא בבדיקה. ואם אתה מצפה שאני אעמוד בתקשורת ולא אגיד לציבור את האמת, אז אתה טועה - - תודה,

כי אני את האמת אגיד, ואני לא נדרשת להמלצות שלך איך להתנהג בתור - - - שרון,

- - - אני רוצה להגיד לך את הדבר הבא, אם אפשר משפט קטן. - - - שמחייב אותי להגיד את האמת לציבור גם בדברים שאני לא יודעת.

אני אגיד לך את הדבר הבא מה באת להגיד.

יעקב, יעקב, מילה. שנייה, שנייה.

יעקב, מילה.

אני אתן לך.

אני לא רוצה את הטון הזה של התקפה. קראו לנו פופוליסטים. אתה עברת על זה לסדר היום, זו פעם שנייה.

גם אני מבקש ממך לא להשתמש,

במיוחד כשאת מדברת עם חברי כנסת שעושים את תפקידם על פי מצפונם, להשתמש במילה פופוליסטים. אפשר לקרוא לזה גם דבר אחר. רגישים ונורא נפגעים. ד"ר אלרעי ואתם יודעים, אין לי שום עניין, ודאי לא פוליטי, נמצאים בחזית המערכה ימים ולילות, וכשבאים לפה, לבניין הזה, צריך חסינות מיוחדת, צריך חיסון מיוחד שעדיין לא יצא לשוק, לא של פייזר ולא של מודרנה, ולא כל פקיד בכיר ממשלתי יודע, למרות שהיא עומדת יפה בדברים האלה. אני לא אוהב את השיח הזה, ואני מבקש שהוא לא יהיה. אני אתן לך שלוש מילים. אני מכריז על הפסקה לפתיחת המליאה שאמורה להיות חמש או עשר דקות, אפילו פחות. ואנחנו נחדש את הישיבה, ואז נמשיך, גם לגבי ההכרזות האחרות. ובסופו של דבר, תהיה הצבעה על שלושת הדברים ביחד. אני אשמח רק לענות לשאלה. לא, אחרי ההפסקה. שתי מילים, אלי. אני אינני מקל ראש בכך שלפעמים אנחנו לא יודעים. זה בסדר גמור. זו מציאות עם חוסר ידע, זה על הכיפאק. אבל במציאות הזאת שאנחנו לא יודעים, הממשלה חייבת לעשות את המקסימום כדי לצמצם.

הישיבה הופסקה כרגע. (הישיבה נפסקה בשעה 10:57 ונתחדשה בשעה 11:28.) אני מחדש את הישיבה. נמצאת איתנו ד"ר שרון אלרעי? היא אצל המנכ"ל. בעוד כמה דקות היא תעלה

אוקיי. פרופ' לוין ביקש להגיב לדברים של שרון. השאלה היא אם אתה רוצה לעשות את זה עכשיו או כשהיא תהיה בזום. אפשר לחכות שהיא תהיה נוכחת ותלבן את הדברים. היא אומרת שיש תמותה עודפת של 17% במדינת ישראל. זה סותר את נתוני הלמ"ס. אני חושב שחשוב שנדע את העובדות. אז אני אשתדל לעשות את זה לאחר מכן. תודה רבה. אנחנו מיצינו כרגע את הדיון לגבי הנושא של ההכרזה הכוללת. אפשר לתת לעוד מישהו מהמועצה לדבר?

די, די. נתנו הרבה זמן לפרופ' בנטואיץ’. אומנם הוא מבקש גם להגיב. אבל לא נוכל לא לסיים עם העניין הזה. אז אני מבקש להקריא וההצבעות יהיו בסוף על הכול ביחד. מתי בערך? תלוי בכם ובדיון הממצה שלנו.

זה תלוי - - - אני מנסה להעריך משהו כמו חצי שעה, כי אנחנו הולכים לדון עכשיו בביטול ההכרזה הקודמת שלנו ובהכרזה חדשה של המלוניות. אני חושב שאנחנו צריכים לתת את הזמן לוועדה לשמוע ולהשמיע. אני מעריך שבעוד חצי שעה הצבעות. "הערכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(ד)(2) ל חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן החוק), לאחר ששוכנעה כי יש סיכון ממשי להתפשטות רחבה של נגיף הקורונה ולפגיעה משמעותית בבריאות הציבור ובשל כך מתחייב לנקוט פעולות מכוח הסמכויות הקבועות בחוק, לאחר שהובאו בפניה עמדת שר הבריאות וחוות דעת מקצועית מטעם משרד הבריאות בעניין, ולאחר שהתקבל אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, מאריכה הממשלה את תוקפה של ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לתקופה נוספת של 60 ימים, מיום י"ט בטבת התשפ"א (3 בינואר 2021) עד יום י"ט באדר התשפ"א (3 במרץ 2021)." תודה רבה. ועכשיו אנחנו נעבור לסעיף השני בסדר היום: הצעת הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות (מס' 2) (ביטול). אני מבקש קודם כל להקריא. בעיקרון, לפי חוק הסמכויות, הסעיף אומר שהממשלה או ועדת החוקה רשאיות לבטל את ההכרזה הזו על המלוניות, ואין כאן צורך באישור.

אם הממשלה מחליטה לבטל הכרזה, היא לא צריכה את אישור ועדת החוקה לביטול. אז למה זה הגיע? זה ביחד, עם הביטול, עם התקנות החדשות. זה כרוך בהחלטה אחת. - - - אם זה היה ביטול בלבד, לא היינו מתכנסים היום.

הממשלה החליטה ביחד גם על ביטול ההכרזה בתוקף שוועדת החוקה אישרה לפני שבוע, וגם על הכרזה חדשה עם תנאים שונים, שהיא גם ל תקופה יותר ארוכה. ולכן היה נראה לנו נכון בגלל שהדברים כרוכים, להעביר את הכול לוועדה, לפחות לידיעת הוועדה, אפילו שלגבי הביטול לא צריך אישור ועדה. אם ככה, אני מציע שנקריא את שני הדברים יחד. אתם תסבירו את הדברים. אני מקווה שד"ר אלרעי תחזור אלינו בזמן הקרוב. תאותת לה שבעוד כמה דקות נצטרך אותה. אני אגיד לך ואני אקל על כולנו. פה אני חושב שאין התנגדות. אנחנו דווקא מברכים. חברי חבר הכנסת אוסאמה סעדי, גם דבר שאני בא לוועדה ואני מברך עליו מראש, אני מקיים עליו דיון. אני שומע את הייעוץ המשפטי - - - בהחלט. אבל אני אומר, לא צריך להשחית הרבה מילים. לא הרבה.

אנחנו מקיימים דיון.

ואנחנו שומעים דברים. לא כמו בדיון הקודם. עכשיו זה יותר - - - למה? הדיון הקודם היה מצוין. מניסיונך אתה אומר שלדעתך יצטרכו פחות זמן. אז אני חושב שעד 12 זה יהיה נכון.

יעקב, אני לא יודע אם אתה יודע. אני מקבל ווטסאפים. היושב-ראש אשר ירד במשקל. רק שתדע. תקשיב לי. עד סוף הקדנציה הזאת, אני אהפוך להיות הכי יפה בוועדה הזאת. לא אתה. רגע, עכשיו זה לא כך? הוא מוביל עליי. יש תחרות קשה בין אלי לבינו. אני מצטער. אבל בהקשר הזה אני עם יעקב.

זה אומנם לא מטלפונים כשרים, אבל: הוא ירד במשקל. תודה רבה. אני מבקש שתמסור לאשתי, כי היא לא שמה לב לזה, היא אומרת. אפשר להעלות אותה? שכחת.

גם אשתו של עופר, וגם אשתו - - - לא קיימת את ההבטחה. בבקשה, גברתי, היועצת המשפטית. אני מקריאה את הביטול, למרות שזה לא דרוש לאישור הוועדה,

לפנים משורת הדין. "הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס'

(ביטול),

סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - החוק), ולאחר ששוכנעה הממשלה כי אין עוד צורך בהכרזה לאור הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

(הכרזה

וכי כניסתם לישראל עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה, על סמך חוות דעת אפידמיולוגית מטעם משרד הבריאות, ולאחר שבחנה הממשלה דרכי פעולה חלופיות ושקלה את הצורך בהכרזה מול מידת

כזכור, לפי חוק הסמכויות, מי שחייב בבידוד ואין לו מקום בידוד שמתאים כדי לקיים את חובת הבידוד, כשהוא חוזר מחו"ל ומגיע לשדה התעופה שואלים אותו שאלות בעניין הזה, ואם אין לו מקים כזה, יש סמכות לחייב אותו

כן, יהיה חייב. נכון. ועוד

ההכרזה שמבטלים אותה עכשיו, שאושרה בשבוע שעבר והייתה אמורה לפקוע ב-1 בינואר, ההכרזה

נשאל את משרד הבריאות.

אין ספק שזה במצטבר. יכול להיות שבדיקה אחת תספיק כי הוא כבר ביום התשיעי. יש הסדר בעניין הזה.

שנדע להפנות אנשים. למשל, הראשונה היא טרם. ואפשר ששרון אולי תגיד אם גם חלק מהדרייב-אינים פיקוד העורף מאפשרים. אז אולי נשמע רק כדי לוודא, כי שואלים אותנו איפה הם

רק אם אין להם היכן להתבודד.

ההכרזה אומרת שכל מי שחוזר, גם אם יש לו מקום לבידוד והוא יכול להוכיח שהוא יכול להיות מבודד בבית, חייב ללכת

אז השאלה היא אם יש בנסיבות האלה הצדקה להכריז את ההכרזה הזו על כלל מדינות העולם.

רגע, רגע. שאלה אחר כך.

סליחה. היינו שמחים לשמוע ממשרד המשפטים מה מקור ההסמכה שהם רואים שמשמש לקבוע את החובה הזו לערוך בדיקות בסוג של הסדר כפוי. אני מתכוון לעשות את

אבל היא אומרת את זה קטגורית.

מותר לה להגיד קטגורית, ואתה רק מפריע לדיון. המגפה הזו הולכת ומתפשטת. במקביל, המגפה מתפשטת

כרגע כל המדינות הן בסטטוס של מדינות אדומות בדיוק מהסיבה הזאת, לוודא שאנשים שחוזרים הם בבידוד.

מהנתונים שהראינו כבר בוועדת החוקה, שזה שמדינה נמצאת בסטטוס אדום ואדם יודע שהוא אמור לחזור לבידוד,

67%,

לוודא אם הם לא צריכים אוכל, אם הם לא צריכים תרופות, אם הם לא צריכים שיורידו להם את הכלב, אבל להיות איתם בקשר מתמיד ולוודא שהם נמצאים בבידוד. אלה שתי הזרועות,

מה זאת אומרת?

דקה, דקה. ששש, חברים. חסר פה הסבר, ולא הצגנו חלק מסוים בהחלטה. החלטת הממשלה כוללת שלושה סעיפים. הסעיף הראשון היה הסעיף של ההכרזה שהוצגה,

אבל יש אפשרות לא לקיים את חובת הבידוד במלונית

ומשטרת ישראל אמורה להפעיל כלים של אכיפה מוגברת.

אבל למה זה לא מופיע פה?

כי הסעיפים האלה הם לא חלק

אז הוא צריך לעשות עכשיו בדיקה?

הוא עשה. כולם עשו, אני חושב.

אם הבן-אדם עשה בדיקה, אז הבדיקה הזאת תופסת ועכשיו הוא יכול

אלה היו בעיקר אנשים חולים, משפחות עם ילדים. היה ברור לנו שברגע שאנחנו נכנסים למהלך כזה, אז אנחנו צריכים לשחרר את האנשים הביתה. גם קבוצות העולים שהגיעו רק מי שרצה ללכת למלון, שלחנו אותו למלון. יש הרבה

אני מבינה שהצרה היא בביטוח הלאומי, שמשרד הבריאות ואתם וכולם עושים את עבודתם, אבל יש פה איזשהו אתגר שצריך לחדד

אני לא מקנא בכם בימים האלה, מה שעברתם בשדה ומה שעוד כנראה תעברו הלאה. לפני השאלה שלך, גברתי, אני רוצה קודם את נציג המשטרה שנמצא איתנו. חבר הכנסת יעקב אשר,

הם עמדו שם בלחצים מטורפים, עשו עבודה מסביב

הפוך. הרי המלונות היו מצוינים. השאלה היא איך זה משנה את מצבי מבחינת הסיכון של אלה שחוזרים ויפרו את הבידוד כנראה באותם אחוזים - - - את יוצאת מנקודת הנחה, זה מה שהם אומרים. השאלה היא איזה בסיס יש לזה שזה ישתנה. אתה רוצה להוסיף משהו?

וזאת הבקשה בעצם. יכול להיות שמשפטית אפשר לנתח אותה אם היא מספיק נכונה או לא. אני מסכים איתכם. אני רואה את חוסר הנכונות שלכם בעניין הזה, ועוד לא בדקתי את חוסר הנוחות של משרד המשפטים בעניין הזה. אבל בסופו של דבר, אנחנו מדברים על החיים עצמם. ואם כרגע אנחנו מקלים על העניין הזה, אז נכון שאנחנו משתמשים בסמכות שלנו, כי מצד שני, יכול להיות שבעוד יום-יומיים יתברר לנו,

שבאמת מפרים בצורה מטורפת - - - אבל אדוני היושב-ראש,

רגע, רגע, אני ביקשתי כבר מזמן. דקה, מיכל. את עושה את זה הרבה יותר עדין ממה שהוא עושה את זה. אבל זה לא פייר כי בסוף אני חוסם אותו, ואת משתחלת בעדינות פנימה והכול בסדר.

אין לי בעיה לנהל את הדיון הזה עוד שלוש שעות, אבל אני חושב שחובתנו לנסות להגיע מהר להחלטה, כי כל דקה העולים שלך בדרך, הם ייתקעו אחר כך בשדה התעופה וחבל. ולכן אני מבקש מעופר למקד את השאלות האחרונות שנשארו לו בעניין, כדי שנתכנס לסיכום, לפני שנשמע גם את חוות דעת משרד המשפטים. בהמשך למה שנאמר קודם, התקנה הזאת כפי שהיא מופיעה כרגע הופכת את כל העניין של בידוד לכליאה. זה הופך פה לסנקציה. תסתכלו מה קורה. אומרים לנו ממשרד הבריאות שרק 3% יכולים להיות מזוהים בשדה. מה נובע מזה? אני מסתכל על הדברים הכתובים. מתי חוזר יכול להיות בבידוד שלא במלונית או בבידוד מטעם המדינה, אלא בביתו או במקום אחר? רק כאשר הוא נבדק. אז דבר ראשון, מדובר פה בסנקציה. למה מדובר בסנקציה ולא במניעה? כי גם הוא נבדק, לא ברור אם זה נותן את התשובה הנכונה, רק 3%. לא, לא. ה-3% היא התשובה הנכונה. מה לעשות שאחרים עוד לא נדבקו? לאחר מכן זה עולה - - - אבל זה בדיוק העניין. אם יודעים מראש שהבדיקה הזאת היא לא אינדיקציה למי שיהיה חולה,

כי רק 3% אנחנו נדע מהבדיקה הראשונה אם הם כבר חולים, ועוד 97% יהיו חולים ולא יודעים עליהם, והם בכל זאת כן יוכלו להיות בבידוד בביתם, זה הופך את העניין של המלוניות לסנקציה למי שלא רוצה להיבדק. זה כל הסיפור.

זה דבר שאני לא יכול לקבל אותו. להשתמש במלוניות כסנקציה שמקבילה לכליאה, אני חושב שזה דבר שאנחנו לא יכולים לאפשר אותו פה. וזאת כל המשמעות. בלי קשר לדעתי, אם היה כתוב פה, או אם הממצאים ממשרד הבריאות היו שונים, והיו אומרים ש-100% אפשר לדעת, היפותטית, אז זה לא היה הופך את זה לסנקציה. זה היה הופך את זה לכלי או לאמצעי למאבק בהתפשטות. כנ"ל אם היו אומרים שכולם נכנסים למלוניות עד שהם מקבלים תשובה אמינה. לא משנה אם אני בעד אן נגד. אבל מה שעושים פה זה אך ורק שימוש במלוניות כסנקציה כלפי מי שלא רוצה להיבדק. זה דבר שצריך להוריד אותו מהשולחן. אני אשמח להתייחס. גם אני אשמח להתייחס.

אני אגיד בשני משפטים. חוות הדעת האפידמיולוגית לא מאוד שונה, והשינוי נובע מהרצון ליצור חלופה מאזנת יותר. אנחנו עדיין עומדים מאחורי זה שיש נסיבות שמצדיקות הכרזה לפי 22ג שמחייבת אנשים לקיים את הבידוד במלונית. אבל בגלל שאנחנו מבינים את הקשיים שבזה, ובגלל שאנחנו רוצים ליצור חלופה שהיא מאזנת יותר, אנחנו הוספנו עוד אפשרות. ולכן, זה לא סנקציה, אלא זה בא לאפשר משהו

למרות שמה שאנחנו חושבים שנכון ומוצדק בנסיבות זה הכרזה רגילה על חובת בידוד במלונות. ד"ר אלרעי, ולאחר מכן נציג משרד המשפטים. קודם כל, הבדיקה בשדה היא חשובה מאוד כי גם ה-3% האלה, יש משמעות לדעת אם בן אדם חולה או לא חולה בכניסתו לארץ וכמה אנשים הוא כבר חשף בכניסתו לבידוד. אז הדבר הזה מאוד משמעותי. אני מזכירה לכולם או אומרת לכולם, אולי לא יודעים, שאת כל האנשים שחוזרים מחו"ל, את כל החולים המאומתים, את כל בדיקות המעבדה מחו"ל, אנחנו שולחים לריצוף גנטי. אז הדבר הזה גם חשוב כדי לוודא שאין פה סכנה לבריאות הציבור בהכנסה של וריאנטים כאלה ואחרים שעלולים לסכן את התושבים במדינת ישראל. זה דבר אחד. אנחנו באמת מדברים פה על הקלה לעומת מה שהיה לפני כמה ימים, ואני חייבת להגיד שזה הקלה שאנחנו מביאים אותה יותר מוקדם מהזמן של פקיעת התוקף של הכרזה הקודמת,

- - מפני שאנחנו מבינים שהמצב הזה כרגע הוא לא מיטבי. כולם נדרשים להיות במלוניות. יש שחרור של הרבה מאוד אנשים מסיבות שונות, והשחרור הוא בלי אכיפה מוגברת של המשטרה ובלי סיוע של "כנפי חיל". ואז מה שיוצא, שמצד אחד אנחנו אומרים, כולם נמצאים במלוניות ועושים אכיפת בידוד כי אנחנו לא רוצים להכניס תחלואה פנימה, אבל בפועל 50% עד 70% מהאנשים נמצאים בבידוד בית אבל בלי שום מסגרת של אכיפה מוגברת יותר, ואנחנו יודעים איך נשמר בידוד הבית לפני זה. אז הנושא של הבדיקות הוא נושא חלקי פה, אבל הנושא העיקרי פה זה אכיפת בידוד.

יש אפשרות לבידוד במלונית או לבידוד בבית עם אכיפה מוגברת של המשטרה - - זה להתייחס לאזרחים כאל אויבים.

- - ועם סיוע לבידוד בעזרת תוכנית "כנפי חיל". זה מה ששונה פה הניסיון לחזק את היכולת של אנשים לשמור על בידוד הבית שלהם.

זה היה במקרה שמחליטים לוותר על מדינות,

אין לנו שום הצדקה כרגע לוותר על מדינות.

כמה שמתקדם יותר הזמן, אנחנו שומעים על עוד מוטציות שעלולות להיות מסוכנות. אנחנו מקימים את המערך הלאומי לריצוף גנטי במשרד הבריאות כדי לעקוב בצורה סיסטמתית אחרי אנשים שחוזרים ואחרי מוטציות, וגם אחרי מוטציות שמתפתחות בתוך מדינת ישראל. אז כל הדבר הזה נמצא בהתהוות. אין לנו כרגע יותר נתונים ממה שהיו לנו בפעם הקודמת מבחינת ההתפשטות של וריאנט זה או אחרים במדינת ישראל. אבל אנחנו רק רואים עלייה בתחלואה במדינת ישראל, יודעים שחלקה נגרמה מתחלואה שהייתה מיובאת מחו"ל, מטורקיה או מאנגליה או ממקומות אחרים. את הדבר הזה כרגע צריך לעצור. ד"ר אלרעי, תודה רבה. אני רוצה את התייחסות משרד המשפטים לשאלות של הייעוץ המשפטי, בבקשה. השאלות שאתם מעוררים עלו גם בדיונים הפנים-ממשלתיים וגם בתוך משרד המשפטים, והמשנה ליועץ המשפטי נזרי בחן את הדברים והוא סבר שאין מניעה משפטית לקבל את ההכרזה במתווה הנוכחי. מבחינת הסמכות, סעיף 22ג לחוק סמכויות מיוחדות מאפשר לחייב חוזרים מחו"ל בבידוד בבית מלון, והפרשנות שלנו כשמדובר על חוזרים אפשר להכריז שרק חלק מהחוזרים יחויבו בבידוד בית מלון.

חוזרים שנבדקו בנמל התעופה והסכימו להיבדק ביום התשיעי, יכולים להיות פטורים.

אין חובה על הממשלה דווקא לחייב את כל החוזרים במקום בידוד מטעם המדינה, אלא היא יכולה רק לחייב חלק מהם. אבל צריכה להיות הבחנה עניינית, למה על אלה החלת את זה ולמה על אלה לא, כשבעצם הבדיקה לא נותנת נתון מדויק אם הוא חולה או לא חולה, ואם הוא יפר את הבידוד או לא יפר את הבידוד. וגם בהנחה שאתם אומרים שגם אם הוא חולה הוא הולך לבידוד בית, אז כל ההיגיון פשוט לא ברור.

יש שתי בדיקות. יש בדיקה בשדה התעופה ויש בדיקה ביום התשיעי. הוא מתחייב על שתיים. ה-3% האלה מאוד משמעותיים, כמו שהסבירה ד"ר שרון פרייס. ה-3% אלה אנשים שהיו במטוס מספר רב של שעות, זה מקום סגור עם מספר רב של אנשים, ואם יודעים שה-3% האלה הם חולים אפשר לעצור את שרשרת ההדבקה לגבי האנשים שהיו איתם במטוס - - - אנחנו מבינים. אבל מה זה קשור לבידוד במלונית? ברשותכם, אני מבקש שכל אחד יבקש רשות דיבור. כולם, כולם. ולהירגע, כולם. אני רוצה לציין עוד נקודה חשובה. לפני שאתה מציין, אני רוצה שתבין את הדבר שקצת מפריע. אני אומר, למרות הכול, לי אין ספק מה אנחנו צריכים לעשות פה כולנו, ביחד. אבל למרות הכול, יש איזושהי הרגשה שכביכול זו איזושהי סנקציה. זאת אומרת, שמשאירים את הדבר הזה כסנקציה. לפני שנשמע את התשובה המחודדת שלך בעניין הזה, אמרת קודם, עופר, לחייב או לא לחייב אני יודע שהיום כדי להגיע לכל מדינה בעולם אתה צריך לעבור בדיקה, אם אתה לא עובר בדיקה אתה לא נכנס למדינה. לא על זה דובר. דיברתי על השימוש במלוניות כסנקציה - - - רגע,

על זה דיברתי. לא על - - - החזרת אזרחים למדינה מחייבת בדיקה במדינות העולם? אזרח של אותה מדינה? כן, ודאי שכן. - - - מאוקראינה - - - לא, הוא מדבר על אזרח של המדינה. - - - נפתח סימן שאלה. אני לא בדקתי בעצמי. עכשיו את התשובה. השאלות האלה עלו בפני רז נזרי. רז היה מודע לשאלות האלה ודן בהן, ובסופו של דבר הוא חשב שאין מניעה משפטית להשתמש בכלי של 22ג כדי לאשר את המתווה,

לציין במה מדובר. בדיקת קורונה היא בדיקה פולשנית אבל ברף הנמוך ביותר של הפולשנות, כי זו בדיקה שלא חודרת את הרקמות, היא רק לוקחת דגימת רוק, וזו גם בדיקה שאין לה סיכונים רפואיים. אז אנחנו מדברים על בדיקה מהסוג הזה, שהיא פשוטה ואין בה סיכונים. יש בדיקה יותר פשוטה, בנשיפה. לא מביאים אותה, והיא קיימת בשוק.

אני שואל כמה שאלות פרקטיות. האם יש בדיקות זמינות בשדה כדי שאנשים לא יעמדו בתור גדול? יש תשובה למישהו? משרד הבריאות? ממה שאני מכירה, התשובה היא כן. חן כבר ענתה על זה שכן. אוקיי. האם מדובר על בדיקות מהירות?

כרגע זה בדיקות רגילות. PCR רגיל. יש חריגים לקטינים, אנשים עם מוגבלות? כן. הנוהל הזה קיים?

אותו חריג שהיה הוא חלק מההכרזה בילד-אין בחוק. אם יגיע מישהו,

אדם בעל מוגבלות מסוימת שיש לו קושי עם בדיקה, עדיין לא יחייבו אותו ללכת למלונית. עדיין קיים החריג שמאפשר לאשר לו - - - החריג הזה פטור ממלונית לחלוטין כמו קודם. ואז גם מהבדיקה? אבל הוא יהיה פטור מהבדיקה?

גם בלי הבדיקה. השאלה היא אם הוא יהיה פטור מהבדיקה.

גם בלי הבדיקה. בעצם אפשר להחריג אותו מההכרזה. סמכות שימוש בכוח אמרתם כבר שלא. אנחנו נעלה עכשיו להצבעה, אבל לפני כן אני אומר, ד"ר אלרעי, תישארי איתנו כי פרופ' חגי לוין מבקש להגיב על משהו שאמרת לגביו ואני אבקש לעשות את זה אחרי ההצבעה. לפני ההצבעה אני רוצה - - - לפני ההצבעה אתה רוצה לומר משהו,

אני חושב שמה שאנחנו עדים לו בתקנות האלה זה בדיוק מאשש ומאשר את כל מה שאמרנו קודם. אין מדיניות עקבית ואחידה. רק לפני כמה ימים התכנסנו כאן ואישרנו, ושמענו כל מיני טיעונים למה צריך מלוניות, ומוטציות ולא מוטציות. עכשיו באים, משנים את תוך כמה - - - ורוצים את אמון הציבור. אנחנו קיבלנו תלונות רבות על התנאים, כמעט תנאי כליאה, במלוניות. טוב שיש התקדמות כזאת, אבל כמו שאמר חברי ויתר החברים פה, וגם אתה כבוד היושב-ראש, יש מעין סנקציה על האנשים אם אתם לא תעשו את זה, אז אתם תישארו בתנאי מעצר ובתנאי בידוד קשים מאוד. קודם הוא לא דיבר, הוא ביקש בסוף. בסדר, כן. אתה דיברת יותר ממני היום. אנחנו לא רופאים ולא מתיימרים להיות רופאים, אבל כאשר מועצת החירום הציבורית שיש בה מומחים בעלי שם, ואומרים, אין נתונים, אין בסיס אפילו להמשך הסגר הזה, ואפילו משרד הבריאות אומר, זה לא הסגר שייחלנו לא אתה רואה סגר במדינה? הכבישים מלאים, חוץ מהמסחר והעסקים הקטנים, הם היחידים שמשלמים את המחיר.

היועצת המשפטית, רצית להוסיף משהו? רציתי עוד הערה שלא דיברנו עליה. אני מבינה שכן עושים כבר היום בדיקות בשדה, כי גם נתנו לנו נתונים על 3% וכל מיני דברים שהם מגלים. אז אני לא יודעת איזה אחוז מהאנשים מתנגדים לבדיקות בשדה. יכול להיות שאם רוב האנשים עושים בדיקות בשדה, אז החלופה של לבטל את ההכרזה, לשלוח לבידוד במלונית מי שלא יכול, למקד את האכיפה בהתאם לבדיקות ול"כנפי חיל", וזאת החלטת ממשלה שלא קשורה להכרזה, היא כן חלופה שיכולה לעמוד ולהשיג את המטרה מול החלופה של להשאיר את ההכרזה - - - אין לי נתונים כאלה, אבל אני יכול להגיד לך - - - אני לא יודעת. לא שאלנו, ולא נאמרו - - - שנייה, שנייה. תמי, אני יכול להגיד לך לא קשור, לא קשור. אמרתי לך, הוא ידבר.

לא קשור. הוא דיבר כבר.

לא צריך לעשות חברותא. רק הוא יש לו משהו אישי שאמר - - - יעקב, רציתי לשאול אותך - - - חברים, תודה רבה. רגע, רגע.

אתה יודע שיש פה חבר כנסת חדש - - - רגע,

אז תנו לי.

מה קרה לשבוע בבידוד אצלך? מה קרה לנימוסים? ראיתי את החיבוק שלך, אבל לא הספקתי - - לא, שבוע בידוד,

- - לקדם בברכה את חבר הכנסת שבח שטרן. זה שבח, יקר וגדולה לבית הזה.

אני מאחל לך בהצלחה בחודשים הקרובים, וגם בקדנציה הבאה,

איזו מפלגה? איזו מפלגה? הליכוד, הליכוד. למטי אמרת? אלי, אתה נהיית סדרן?

דרך ארץ, - - - אני רוצה לומר חברים,

אני רוצה לומר לכם דבר אחד. יש פה תהיות ושאלות, שעם כל הכבוד להן, ואני מכבד אותן ואני אגיד לך גם תשובה לגבי מה יהיה. אין נתונים כמה מעצמם עשו את זה, בגלל שאני לא חושב שגם היה וולונטרי הדבר הזה. רק אני אומר לך, ואת מכירה אותנו, את הישראלים, אם זה יהיה וולונטרי, זה לא יהיה. ולכן אני אומר דבר אחד, אני חושב שדווקא כשהממשלה הביאה משהו ורואה תוך כדי תנועה שהדבר הזה לא מצליח, ומשנה את זה תוך כדי תנועה, אני רואה בזה דווקא הישג של הביקורת, דווקא הישג של הביקורת הפרלמנטרית, החששות והכול. ולכן, אני עובר להצבעה על בקשה להארכת הכרזה על מצב חירום - - - חגי לוין. לוין יהיה לאחר ההצבעה. תודה רבה שאת מזכירה לי. כנראה שקיבלת תזכורת. לא קיבלתי תזכורת, אדוני היושב-ראש.

הוא כבר שלח לי שתיים ואני לא צריך את זה, כי כשאני אומר למישהו משהו אני עומד מאחורי הדברים שלי. אני בא ממפלגה שלא משנה את הדעות שלה כל יומיים. אנחנו כבר 60 70 שנה אותו דבר, יהדות התורה.

תתרגלו, יש כאלה שאומרים משהו ונשארים אותו דבר. מה קרה בשנה האחרונה? גם עופר כסיף כזה. מה קרה בשנה האחרונה, יעקב? גם אתה כזה. - - - אני לא אמרתי קודם שהסמכות של הוועדה היא לאשר, לא לאשר, או לשנות את תקופת התוקף של ההכרזה. אלה האפשרויות שעל השולחן. אני מבקש להעלות להצבעה את הבקשה להארכת הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

מי בעד ההכרזה? רגע, לכמה זמן? ההכרזה על מצב חירום היא אוטומטית ל-60 יום, ואת זה אי אפשר לקצר. אפשר.

אני דיברתי על ההכרזה של המלוניות.

ולכן עשית את זה קצת מוקדם מדי, גברתי היועצת המשפטית, ואני מתקן אותך עכשיו. מי בעד?

מי נמנע? הצבעה בעד, 8 נגד, 3 נמנעים, 1 הבקשה אושרה. הבקשה להארכת הכרזת מצב החירום אושרה. עכשיו אני עובר להצעת הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 3), שזה התיקון של היום. כאן באפשרותנו לאשר או לא לאשר, או לקצר את הטווח מעשרה ימים לפחות. אני מבקש להעלות להצבעה, מי בעד אישור הכרזת הסמכויות המיוחדות? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

1 ההצעה אושרה. ההכרזה אושרה בוועדה. על הביטול לא צריך להצביע. נכון, משרד המשפטים? פרופ' חגי לוין ביקש להגיב. אני מבקש לתת לו. יושב-ראש הוועדה, העניין החשוב הוא העניין העקרוני ולא העניין האישי. הסיפור של נתב"ג מגלם בתוכו את כל האיוולת, גם עוול וגם איוולת. פרופ' לוין,

דקה,

לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא. תנתקי אותו.

הרי אתה בעצמך - - - הישיבה נעולה. אתה ביקשת להגיב על משהו ספציפי. לא ביקשתי נאום. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:35.